צוהריים טובים. שלום למי שנמצא אתנו בזום. שלום לחברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, שמכבדת את ועדת החינוך בנוכחותה המשמחת. אנחנו התכנסנו פה לדון בהצעת תקנות המכינות הקדם-צבאיות, שעברה אתמול בקריאה ראשונה במליאה. אנחנו שמחים לסייע למכינות הקדם צבאיות. נזכיר לכולם בהזדמנות חגיגית זו, ועדת החינוך עזרה למכינות הקדם צבאיות לפני חודש וחצי לערך בכל ענייני מסלולי הקורונה סגור, פתוח וכו'. אני רואה את ההנהון של דני. אנחנו אכן מסכימים בנושא. אנחנו שמחים לעשות זאת שוב, בתקווה גדולה שהמשרד להתיישבות יישאר מספיק זמן כדי שתקבלו את המשאבים שאתם צריכים, ובכך הבעתי את דעתי על פיצולי המשרדים, אבל לא בזה עסקינן. אבל אנחנו כן שמחים להעביר את זה. אנחנו תיכף נצביע על הצעת החוק, אבל לפני זה, עורכת הדין יעל כהן, את רוצה להתייחס? את רוצה להתייחס אחרי ההצבעה? אני מוכנה להתייחס בכמה מילים. אני אציג ממש בתמצית

אני אפנה גם למנכ"ל, אין בעיה, רק בשביל הפרטים.

הממשלה, בסמוך להקמתה, הקימה משרדים חדשים, ביניהם משרד ההתיישבות. העבירו למשרד ההתיישבות ולשר ההתיישבות,

את הסמכויות לפי חוק המכינות - - -. אבל כדי להשלים את ההסדרה של המעבר נדרשים גם תיקוני חקיקה, גם בחוק המכינות, וגם בתקנות מכוחו, כי יש לאורך החוק וגם בתקנות מקומות שמוזכר משרד החינוך או מנכ"ל משרד החינוך, ואלה תיקונים שמצריכים תיקון של החקיקה עצמה. התיקון שמונח לפניכם גם לחוק וגם לתקנות שבהתאמה לחוק הוא כולו תיקון טכני שמסדיר את ההעברה,

כולל התקציב גם. כולל העברת התקציב למשרד ההתיישבות. ההסדרה הזאת היא אומנם טכנית, אבל היא מאוד חשובה לתפקוד התקין והרציף. במובן הזה, זה טכני אך קריטי. אנחנו מבינים. אגב, באיזה תקציב מדובר? את הסכומים אני חושבת - - - המנכ"ל טוב ממני. חברת הכנסת קוטלר וונש, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מצטערת שאני לא מצליחה להספיק להגיע יותר לוועדה החשובה הזאת. אני מבינה שזה טכני אך קריטי. האמת היא שגם בכובע אישי כהורה וגם בכובע של מי שיושבת סביב השולחן הזה, בסמכותנו לפקח ולוודא שאם ההעברה הזאת כמובן שגם התקציב, אבל גם הנפילה בין הכיסאות מבחינת בטיחות ופיקוח על פעילות המכינות. אני לא צריכה להזכיר פה אסונות שרק במקרה לא נשנו מאז ועד היום, אני אומרת מחשיפה אישית. אני לא יודעת עד כמה החוק נותן את דעתו על כך, ואם הרק טכני והתקצובי נותן את דעתו גם על הפיקוח שיש והסמכות שיש ומה נעשה כדי שלא תיפול בין הכיסאות הסמכות הבין משרדית הזאת אני מבינה שגם עדיין משרד הביטחון והמשרד להתיישבות, אם הבנתי נכון. אני אשמח אם יש לזה איזושהי התייחסות. אני אתייחס. תיקון החוק הזה לא משנה את המצב במובן הזה שיש שני משרדים שעוסקים בתחום המכינות, רק שבמקום ביטחון וחינוך אלה יהיו ביטחון והתיישבות. הוא משפר את המצב לעומת חצי השנה האחרונה, שהיו שלושה משרדים מעורבים, שזה בוודאי מצב לא טוב ולא תקין ואותו אנחנו רוצים להסדיר. נושא הבטיחות נמצא במקום מאוד גבוה על סדר-היום. שר ההתיישבות הודיע על כוונתו להקים ועדת בדיקה בעקבות אסון נחל צפית.

הנושאים האלה מטופלים והם במרכז תשומת הלב. תיקון החקיקה הזה הוא לא מה שמסדיר אותם, הוא לא נוגע בהיבט הזה. את זה אני אומרת לנו כוועדה, שיש חשיבות לפקח על הנושא. הוועדה דנה בזמנו בנושא הזה. כל הנושא של הטיולים והיציאות מחוץ למכינה לא מוסדר בתקנות. היה את הנושא של חדר המצב של משרד החינוך ואם הוא צריך לתת שירות גם למכינות וכולי. למיטב ידיעתי, לא היה שינוי בזה. אולי הוועדה הזאת תבחן את הפתרונות הנכונים בהקשר הזה. אני רק אגיד שגם אני ישבתי עם נציגי המשפחות מאסון צפית. ישבנו פעמיים לשיחה. גם הם אמרו בזמנו שהם מקווים שהמשרד יתחיל בהליך הבדיקה, והוא אכן התחיל. בהקשר הזה צריך להגיד יישר כוח. נמצא אתנו מנכ"ל משרד ההתיישבות, יוסי דרזנין. אתה מוזמן להתייחס, בבקשה. שלום. קודם כל, אני רוצה לאחל לחברי הוועדה בריאות ואריכות ימים, גם באופן אישי וגם כוועדה. אני חושב שאין נושא כמו נושא המכינות הקדם צבאיות שמסמל את האחדות בין כל חברי הממשלה ובכנסת, ובצורך לתת לזה את מלוא תשומת הלב. אני יכול להתחייב בשמי ובשם השר בפני חברי הוועדה ובפני הכנסת על המשמעות העמוקה שאנחנו מעניקים לטיפול בנושא הזה, על החשיבות, כפי שאתם יודעים. השר גם נגע בזה, השר צחי הנגבי. הוא החליט להקים ועדה שתבדוק את האירועים שהובילו לאסון הנורא, וזה לא רק הוועדה הזאת, שטרם נחתם לגמרי כתב המינוי שלה. היא לא תעסוק רק באיך מונעים אסונות נוספים, אלא גם תרחיב את המעגל של ההתייחסות לכלל נושא המכינות. אני רוצה להודות על שיתוף הפעולה בכל תהליך המעבר למשרד החינוך. אני אפגש בימים הקרובים, על מנת להשלים את המעבר, עם מנכ"ל משרד החינוך. אני רוצה להודות גם על שיתוף הפעולה המצוין שיש לנו עם משרד הביטחון ועל העבודה הנהדרת שהם עושים. אני רוצה להבטיח שוב ושוב לחברי הוועדה שאנחנו מתייחסים לנושא הזה כמו לנושאים האחרים, אבל לנושא הזה, במלוא כובד הראש, על גודל החשיבות שלו, על התרומה. האנשים האלה שייצאו מהמכינות יהיו מראשי היישוב, ולכן אני חוזר ואומר: זה בדם לבנו, ואנחנו נדאג להם ונגדל אותם, ונעשה את זה בשיתוף פעולה עם כלל משרדי הממשלה. תודה רבה. אני שמח על החיוביות במסר שלך. נזמין אותך יותר. תודה רבה. בבקשה, יוראי, אני סקרן לדעתך בנושא. בבקשה, חבר הכנסת להב הרצנו. תודה רבה. קודם כל, טוב להיות כאן. מאז שמינו אותי להיות חבר ועדת קורונה, אני לא מצליח להגיע לכאן, הוועדה היא מאוד דורשת. אתה חסר לנו. הנה, אמרתי את זה.

טוב להיות כאן. בהמשך ישיר לדברים שלי עם שרת המתנ"ס אתמול במליאת הכנסת, אני לא כל כך מצליח להבין - - - אתה רוצה שאנחנו גם נריב, כמו שרבת עם השרה?

אתך אני לא מסוגל לריב בעוצמות האלה, כי אותך אני מעריך ואני לא מעלה בדעתי שאתה תכשיר פרקטיקות של סיאוב ושל שחיתות. אבל בהמשך ישיר לרוח של הדברים שלי מאתמול, אני לא מצליח להבין את הצורך לסאב עוד יותר מנגנון שממילא הוא מורכב. מכינות קדם צבאיות זה מיטב הנוער, זה מפעל עתיר זכויות, מפואר, שצריך להמשיך אותו. ההתנהלות בו היא ממילא מורכבת, כי יש גם את משרד הביטחון וגם את משרד החינוך בתמונה, אז להוסיף עוד משרד כי הרי משרד החינוך ממילא יישאר חלק מהתמונה, כי מדובר בבוגרי תיכונים שהולכים לתוך המכינות הקדם צבאיות, וממשיכים שם המשך של פעילות חינוכית. גם משרד הביטחון, גם משרד ההתיישבות, גם משרד החינוך אני לא מצליח להבין את התהליך ואת ההתנהלות. מה עוד,

שאני באיזושהי תחושה שיש יותר מדי משרדי ממשלה. השר הנגבי חייב להיות שר, ולפיכך יש גם משרד שאין לי כל כך מושג מה הוא עושה. ברגע שאויש משרד לא רלוונטי, עכשיו מוצאים תעסוקה לאותו משרד לא רלוונטי. לכן אני באופן אישי חושב שצריך לעשות דה-רגולציה, ולא להוסיף עוד גורמים בירוקרטיים לתהליך שממילא הוא מורכב ומסרבל את התהליך עם ריבוי גורמים באופן שמפריע להתנהלות של המפעל המפואר הזה. ולכן אני באופן אישי לא מצליח להבין עד עכשיו מה התכלית של הדבר הזה.

אני לא מטיל דופי במנכ"ל של משרד ההתיישבות, אין לי ספק שהוא איש מקצוע ראוי ומוכשר. אני לא מצליח להבין את ההחלטה הפוליטית, כי בסופו של דבר, אלו החלטות שאנחנו,

צריכים לקבל. במקום לפשט עניינים, אנחנו הופכים אותם למורכבים יותר. לכן אם אתה תוכל להסביר לי בתור יושב-ראש הוועדה מה תכלית הדבר הזה,

א', אני חייב להגיד, אני מסכים אתך במהות. אמרתי את זה בהתחלה. גם בעיניי יש כמה משרדי ממשלה שלא היו צריכים להקים ולא היו צריכים לפצל. אמרתי את זה בעת ההסכם הקואליציוני, כיוון שבגוש כחול לבן אין כאלה משרדים, אז זו הביקורת הכנה שלי. אבל בסיטואציה הספציפית הזאת, שהמכינות כבר עברו למשרד ההתיישבות, רק בלי הסמכויות ובלי התקציב, אתה יוצר מצב שהנפגעים היחידים אם היינו הולכים על הצדק, הם אותם בני נוער שאנחנו רוצים לעזור להם. זה במישור הפרקטי, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור למשרד הזה.

כרגע. מה לעשות, יש ממשלה, והיא הוקמה, יש הסכמים. תיכף אולי הולכים לבחירות, ואז אלוהים גדול. במישור הממשי, אין טעם לפגוע באותם חניכים וחניכות. אני רוצה להגיד עוד משהו, ותקנו אותי אם אני טועה, יש פה העברה של הסמכויות ממשרד החינוך להתיישבות. זה לא נשאר במשרד החינוך, כך שאנחנו לא מוסיפים עוד סרבול לעוד משרד, אלא פשוט מעבירים סמכויות שכבר הוחלטו, פשוט בפועל לא עברו, ואז אין שום ערך להחליט לא לעשות את זה,

במהות, אתה צודק. הם לא יכולים עכשיו אני אתן תכף לדני זמיר להסביר. מה שאתה אומר לי, הממשלה החליטה ואנחנו מצופים להיות חותמת גומי כי זה מה שהיא החליטה. לא. - - - כן, זה עבר גם בכנסת.

אם אנחנו - - - אני רק אבהיר מבחינת התהליך. אחרי שהממשלה החליטה על הקמת המשרד ועל העברת הסמכויות, העברת הסמכויות לשר ההתיישבות טעונה אישור מליאת הכנסת, והאישור הזה כבר ניתן לפני כחצי שנה. זאת אומרת, מליאת הכנסת אישרה את העברת הסמכויות, והתיקון לחקיקה הזה בא להשלים את זה, כי כרגע המצב הוא ששלושה משרדים זה מצב לא רצוי ולא טוב. אחרי תיקון החקיקה נישאר עם מצב של שני משרדים, יותר טוב מהמצב שהיה קודם לכן. שני משרדים, שיהיו ביטחון והתיישבות. ברור לך הרי שמשרד החינוך ימשיך להיות חלק מהתהליך, ובצדק, כי מדובר בבוגרי תיכונים, מדובר בשלב נוסף,

בטפח נוסף של התהליך החינוכי שהם עוברים. למשרד החינוך לא תהיה סמכות - - - לא השארנו לו סמכויות. מאה אחוז. אני - - - לא השארנו לו סמכויות. הוא עדיין יחנך את ילדי ישראל עד סוף כיתה י"ב. להבנתי, ומתוך השיח שלי עם הגורמים המקצועיים במשרד החינוך, יש בכוונתם ואני חושב שבצדק להיות חלק מהמשך התהליך החינוכי שאותם נערים מצוינים הולכים לעבור.

אדוני היושב-ראש, במקום להתייחס לחברי הוועדה בתור חותמת גומי של תהליך שגם אתה אמרת שהוא שגוי, אז בוא נתקן את התהליך, ולא נוסיף - - - התהליך הוא הפיצול של המשרדים, על זה אנחנו הסכמנו.

ההחלטה להעביר את המפעל הזה - - - אבל אתה לא תעשה עכשיו שום צדק בזה שתשאיר את זה במשרד החינוך. לא תעשה בזה כבר צדק בשלב הזה, אחרי שההחלטה הזו הוחלטה כבר מזמן. לכן בעיני בהקשר הזה עדיף לנו להיות חכמים ולא לאפשר שום פגיעה בחניכים ובחניכות. אולי ניתן לדני זמיר - - - אנחנו חלוקים על זה. בסדר. אולי ניתן לדני זמיר, מזכ"ל מועצת המכינות, להתייחס, כי מהשטח הוא יוכל להסביר לנו את הבעיה.

בבקשה.

תודה רבה לכולם. אני אתייחס למה שחברי הכנסת אמרו, כי נראה לי שיש פה קצת חוסר בהירות.

אמרה מיכל קוטלר שעוד לא נעשה כלום וכמעט היה אסון,

נעשה הרבה מאוד. לא מספיק,

עוד לא קיבל את ההסכמה הפורמלית, וזה חלק מהתהליך שבגללו צריך את ההסכמה פה.

התרבות הארגונית וכל המצב הוא שונה לחלוטין, וההעברה הזו, שהיא טכנית, היא בוודאי לא מפריעה לתהליך. זה אחת. שתיים, לגבי ההערה של חבר הכנסת יוראי, אני חושב שיש טעות. קודם כל, איפה שנהיה, שם נהיה, אבל ההחלטה של ההעברה ממשרד החינוך למשרד ההתיישבות לא עשתה נזק למכינות. היכולת שלנו לקדם דברים בארבעת החודשים שאנחנו במשרד ההתיישבות היא לאין שיעור גבוהה ממשרד החינוך מסיבות פרקטיות משרד החינוך מתעסק במיליון, ומשרד ההתיישבות מתעסק בקבוצה יותר קטנה, יותר קל לו להגיע לשם. אני לא מכיר גורמים מקצועיים במשרד החינוך שרוצים להמשיך לעבוד אתנו, אני אשמח להכיר אותם, כי אנחנו לא מקבלים מהם שום עזרה בכלום. אז השלמת החוק והתקנות זה מהלך טוב. אם בעתיד זה ישתנה ונחזור למשרד החינוך, מה טוב גם כן, אבל כרגע אני לא רואה שום היגיון להשאיר אותנו במצב החוקי המשפטי שקיים, שבו חלק מהדברים אנחנו לא יכולים לקבל כי משרד החינוך אומר אנחנו כבר לא אחראי עליכם, תתקנו את החוק. צריך להשלים את המהלך. אני חוזר ומצטרף לכל הדברים שנאמרו פה הקמת ועדת החקירה והשלמת התקנות הבטיחותיות וכולי זה חלק בלתי נפרד מהמהלך הזה,

זה כל מה שאמרתי, דני. אני רוצה לחזק את מה שאמרה חברתי. לא הייתי כאן, אבל היות והיא הבהירה לי את הדברים אני מכיר לפני ולפנים. הסיפור של הטיולים שלכם, הסיפור של הבטיחות, הסיפור של האישורים, אני מאוד מקווה שאתם נזהרים כפל כפליים. אני לא כל כך רואה את זה, לצערי הגדול. אני גם מלווה חלק מהמכינות ואת הטיולים שלהם, ויש לי איזו תחושת החמצה, אם אתה יכול להסיר אותה ממני, אני אשמח מאוד. אני מאוד אשמח שתהיה לי את ההזדמנות. אני חושב שמה שאתם אומרים הוא לא נכון.

אחת הבעיות היא שלגוף שקוראים מכינה, מכינות קדם צבאיות - - - בגוף מסוים. יש הרבה גופים - - - המכינות. המכינות הקדם הצבאיות, 56 מכינות שנתיות, לא יכולות ולא מוציאות טיול, אם אין להם אנשים שעברו הסמכה והכשרה - - - לא את זה אמרתי.

אם אין להם אישורים. עזוב אנשים שעברו הסמכה. כולנו גיבורים גדולים. הישראלים כולם עברו הסמכה.

הסמכה והכשרה, והם לא יכולים לצאת בלי שהם אישרו את זה בחדר מצב ובלשכת תיאום טיולים. העובדה שיכולות עדיין, חס וחלילה וחס ושלום לקרות תאונות - - - אבל מבחינת הבטיחות והתרבות, זה פשוט לא נכון. וגם הטענות שנשמעות הרבה פעמים בתקשורת אני לא עונה בתקשורת כי אני לא רוצה לחמם את העניין שיש אווירה של הפקרות, הן לא נכונות. זה פשוט לא נכון.

אני שמח לשמוע את זה ממך, אבל שימו לב. תודה רבה לדני זמיר. נמצאים אתנו עוד אנשים, אני לא יודע אם הם רוצים לדבר. דנה זקס, הסוכנות היהודית, את רוצה להתייחס? האמת היא שאין לי כל כך מה להתייחס. אני מקשיבה בעניין, אבל אני לא חושבת שיש לי מה להוסיף בנושא. זה על המכינות השנתיות, ודני הוא המומחה. איפה הסוכנות נפגשת עם המכינות? הסוכנות מפעילה רשת של מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות, וגם מכינות שנקראות "קול עמי" לצעירים יהודים מהארץ ומהעולם, שבע מכינות, וגם מכינות "אופק". יש לנו עוד 12, בסך הכול יש לנו 19, ומכינה אחת של "ניצוץ". אנחנו נמצאים - - - - - - אבל הם חלק מההשפעות של החוק? אתם מכינות מוכרות לפי החוק, נכון? לא מוכרות בחוק, מוכרות בתקנה. באמת חבל לי שאנחנו לא מוכרים בחוק, אבל זה לא נושא הדיון. אנחנו בתקנה. תסבירי על זה במילה. כדי שגוף ייחשב מכינה, הוא צריך לפעול לפחות עשרה חודשים. המכינות שלנו פועלות במשך שבעה חודשים מאוגוסט עד סוף פברואר, ולכן הן לא עומדות בחוק המכינות. זה חצי שנתי? אבל לא כולן חצי שנתיות. היא אומרת שאצלם - - - כי כל המכינות הן חצי שנתיות? הן פועלות במשך שבעה חודשים. הן מתחילות לפעול בשנה רגילה בתחילת אוגוסט, ומסיימות לפעול בסוף פברואר, והחניכים מתגייסים לצבא במרץ. הבנתי. משרד הביטחון, חביבה סלומון פה? אם את רוצה להתייחס, בשמחה; אם לא, אנחנו עוברים להצבעה. לא, אין לי מה להוסיף מעבר למה שנאמר. אני רק רוצה לומר דבר אחד שהוא ברמת העיקרון, ברגע שהתקבלה החלטה שהמכינות יעברו למשרד ההתיישבות, יש לנו כרגע הסדר ביניים שממשיכים עם התקנות כפי שהן ללא שינוי. מעבר לזה, אין לי מה להוסיף. בסדר גמור. תודה רבה. חברת הכנסת אורלי פרומן, אני מבין שגם את אתנו. כן, אני אתכם רם. שלום לכולם. האמת היא שאני מאוד הצטערתי לשמוע את הדברים של דני זמיר שאומר שאף אחד במשרד החינוך לא מצטער שהיחידה הזאת הועברה. הרי היה רעיון ותפיסה מאחורי כל היחידות שהיו, או סופחו, או נכנסו לתוך משרד החינוך, מתוך איזשהו רצף חינוכי, לראות את כל המסגרות סביב מערכת אחת. הרי השיטה היא לא לייחד משרד לכל נושא, ואז הנושא זוכה לתשומת לב מרבית, לא זאת הכוונה. אני גם לא יודעת כמה זמן, בגלל הסיטואציה הפוליטית, המשרד להתיישבות יהיה קיים, ואז תהיה עוד פעם טלטלה של יחידה. זה לא עובד ככה, אי אפשר לטלטל יחידות ממקום למקום. אני שמחה שכרגע הם זוכים לקבל תשומת לב, וגם קודמו, כפי שהוא אמר בצורה מאוד משמעותית, אבל זאת לא השיטה, ריבוי משרדים וכל אחד לנושא. מה שקרה, לקחו את משרד החינוך ופיצלו אותו היום לחמישה משרדים שונים, שכולם עוסקים בחינוך. זה לא תקין בעיני. כמה הממשלה משקיעה בחינוך. לא מזלזלים בחינוך, הרבה משרדים. מלכיאלי בא על הצד המצחיק שלו לוועדה. כן, בבקשה, חברת הכנסת פרומן. אני לא כל כך מבינה, כיוון שאני הייתי עדה ליחידות שנקרעו ממשרד זה או אחר מה זה להעביר יחידה בלי התקציב שלה, מלוא הסמכויות שלה?

היום אנחנו צריכים להצביע בוועדה על אישור שממילא התקבל. אנחנו לא חותמת גומי, ואנחנו לא יכולים לאשר דברים בדיעבד. אם הייתה הסכמה הייתה הצבעה בכנסת על העברת היחידה הזו ממשרד החינוך למשרד להתיישבות, היא עוברת עם כל מה שהיא צריכה כדי להיות מטופלת: התקציב והסמכויות של השר בהתאם. זה נראה לי מאוד לא תקין ההצבעה הזאת היום על משהו שממילא נעשה, ומה, נגיד לא עכשיו? כן, לא נראה לי, לא תקין, לא נכון, לא המהלך, לא התהליך, לא ריבוי המשרדים ולא הדרך שזה נעשה.

אני מכבד את כל מה שאמרת, אבל הטעות היחידה בדברים שלך, שאת לא שמעת בהתחלה שאני אמרתי דברים אחרים, וזה שאנחנו לא מסכימים זה מאוד מצער אותי. בסדר, גם זה קורה. תודה. לא שמעתי את ההתחלה. אני פה באווירה חיובית. אני מבין, בעומק של הדברים, אמרתי את זה גם קודם ליוראי. אני כן אתכם בזה שהפיצול הוא גדול מדי, צחוק בצד. מערכת החינוך שלנו הופכת להיות מן מערכת מפוצלת ומפוזרת בין יותר מדי משרדים, זה בטח לא מיטיב אתה גם אלקין יודע את דעתי בעניין הזה ודאי לא המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, שמייצר לנו בעיקר כאוס. יש בזה גם הזדמנות, אבל במהות לא היינו צריכים ללכת לשם. אבל לא בכך עסקינן כרגע. צריך לזכור כמה שנים עובדים על גיבוש רצפים בין יחידות, בין מערכות וחושבים שזה נכון כדי שלא יביטו אחורה בזעם, כל מערכת על קודמתה, וכשזה נמצא בכפיפה אחת במשרד אחד, זה משהו אחר לגמרי. אבל המעשה כבר נעשה פה.

אורלי, תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. מירב, בבקשה, תקריאי את החוק. "הצעת חוק המכינות הקדם צבאיות (תיקון מס' 2)(סמכויות) בחוק המכינות הקדם צבאיות (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2(א), במקום "משרד החינוך" יבוא "משרד ההתיישבות" ובמקום "שר החינוך" יבוא "שר ההתיישבות"". זו ההכרה במכינה, לצורך הכרה במכינה הקדם צבאית. "תיקון סעיף 3 בסעיף 3 לחוק העיקרי - (1)בסעיף קטן (א), במקום "שר החינוך" יבוא "שר ההתיישבות"; (2)בסעיף קטן (ב), במקום "משרד החינוך" יבוא "משרד ההתיישבות"". סעיף 3 זה סעיף התקציב. שאלת הבהרה, מי שר ההתיישבות היום? צחי הנגבי. חשוב לדעת למי אנחנו מעבירים. אם יהיו פניות, למי ניגש?

אמרתי שבממשלה הספציפית הזאת מקימים משרדים, ואז מוצאים לשרים תעסוקה בתוכם.

אני חושב שצריך להעריך את זה. אני מעלה את הנושא להצבעה. מי בעד העברת הסמכויות והחוק? שלושה בעד. מי נגד?

מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, 1 נמנעים, אין ההעברה אושרה. החוק עבר כמעט פה אחד. עכשיו התקנות. אנחנו לא מצביעים עליהן, אנחנו רק דנים בהן. תודה רבה, חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו מעריכים את זה מאוד. מיד נתראה בוועדת הכנסת. התקנות באות להשלים את ההעברה הזאת לפי החוק. יעל, אולי תסבירי בכמה מילים גם את זה? התקנות הן מכוחו של סעיף 2 לחוק, שהוא הסעיף שעוסק בהכרה, שהצבעתם קודם על התיקון שלו, והן מפרטות את ההסדרים, הסמכות הנתונה למנכ"ל המשרד.

אחרי תיקון החוק, מנכ"ל משרד ההתיישבות. הוא פועל על פי המלצות של ועדה שמייעצת לו. כל התיקונים פה בתקנות הן התאמות טכניות, כך שהוועדה תמליץ למנכ"ל הנכון,

יותאם למעבר. אלו ממש תיקונים טכניים בטפסים, הפנייה למשרד הנכון. ואין שם שום דבר מהותי, שום סעיף?

לא, רק העברות - - - אנחנו בדקנו? בדקנו את זה. האם מישהו רוצה להגיב על זה, לקיים היום את הדיון? את ההצבעה בגלל שאנחנו רוצים שקודם החוק יעבור, אז ההצבעה תהיה אחרי שהחוק יעבור.

מי שרוצה להתייחס לתקנות, מוזמן. אם לא, אנחנו ננעל את הישיבה. אם אתם יכולים, תרימו את היד, אני רואה אתכם ואתם תוכלו להתייחס. אוקיי, אני מקווה שאף אחד לא מרים את היד מאחורי מצלמה סגורה. אם כן, אני לא יכול לסייע בכך. אנחנו אישרנו, ואנחנו נדון בתקנות בתקווה בשבוע הבא, נאשר אותן. הצבענו ואישרנו. תודה רבה למי שהגיע. אני מברך את המכינות. השלמנו עוד תהליך קטן, יש לנו עוד נעילה, אבל אנחנו מתקדמים.